ה-16 באוגוסט 2022. נפתח בדיון בנושא תשלומי הורים לשנת הלימודים התשפ"ג והצעת משרד החינוך בנושא. אחרי הפסקה קצרה נקיים דיון נוסף על היערכות מערכת הלימודים לקראת שנת הלימודים